צוהריים טובים. אנחנו פותחים את הישיבה המיוחדת של ועדת הפנים למינוי יושב-ראש. בהתאם להמלצת ועדת הכנסת אני מתחיל עכשיו בתהליך הרשמי של בחירת היושב-ראש, חבר הכנסת ווליד טאהא. אני אקרא את ההודעה הרשמית, ואחר כך אני אעביר לך את ניהול הוועדה הראשון שלך. שיהיה בהצלחה. ברגע שיהיו בחירות אני אעביר לך את השרביט ואתה תנהל את הישיבה כראות עיניך. הודעה לוועדת הפנים והגנת הסביבה בהתאם להוראות סעיף 106(א)(1) לתקנון הכנסת הוועדה תבחר יושב-ראש מבין חבריה לפי המלצת ועדת הכנסת. ועדת הכנסת החליטה להמליץ לוועדת הפנים והגנת הסביבה לבחור בחבר הכנסת ווליד טאהא כיושב-ראש הוועדה.

ירים את ידו. מי נגד? מי נמנע?

חבר הכנסת ווליד טאהא, אתה נבחרת באופן רשמי להיות יושב-ראש ועדת הפנים. אני מעביר לך את ניהול הישיבה, שיהיה לך בהצלחה.

תודה רבה, כבוד יו"ר ועדת הכנסת, מזכירת הכנסת, כל חברי הכנסת שהגיעו והצביעו עבורי ליו"ר ועדת הפנים של הכנסת. אני מבין שזו ועדה חשובה לכל אזרחי המדינה. אנחנו ננהג בוועדה במקסימום אחריות,

נשרת את כל אזרחי המדינה ללא יוצא מן הכלל וללא משוא פנים. אין אזרחים סוג א' ואין אזרחים סוג ב', כולם שווים וכולם יקבלו את היחס הראוי ממני כיו"ר הוועדה. אני אמשיך את דרכו של חברי המנוח,

אללה ירחמו, שאני תמכתי שהוא יהיה יו"ר ועדת הפנים בתוך הסיעה. מנסור יודע שאני דווקא תמכתי שסעיד יקבל את הוועדה. הוא עשה כברת דרך קצרה. הוא הספיק להעביר את חוק הוותמ"ל, שהוא חוק חשוב מאוד, בעיקר לחברה הערבית אבל בכלל להאצת התחדשות עירונית ובנייה. סעיד עזב אותנו במפתיע ובצורה קשה. אני באופן אישי לקחתי את זה באופן מאוד קשה. אללה ירחמו. אבל סעיד הוא בעל פרויקט של בניין חיים. אנחנו, כמו סעיד, מצדדים בבניין חיים, מצדדים בחיים, ועל כן ממשיכים את הדרך ונעשה את המלאכה בצורה המקצועית ביותר, הממלכתית ביותר, האחראית ביותר, בשיתוף פעולה עם כל הגורמים. אני מראש מודה לכל צוות הוועדה לאה, תומר, היועץ המשפטי וכל האחרות. שלא יתפסו אותי שאני עדיין לא זוכר את כל השמות. תודה רבה. אדוני יושב-ראש הכנסת. תודה רבה. חבר הכנסת ווליד טאהא, יושב-ראש ועדת הפנים החדשה, אני מאחל לך הצלחה מכל הלב. אומנם המינוי שלך הוא מינוי בנסיבות טרגיות לכתו של חבר הכנסת אלחרומי בטרם עת בגיל צעיר. אני מביע צער על כך שאלה היו הנסיבות, אבל אני מאחל לך הצלחה בוועדה המאוד מאוד חשובה הזו. סעיד הוכיח את עצמו בזה שהעביר את אחד החוקים, שבכלל חוקק ב-2013 והיה צריך לשפץ אותו, ולשפץ אותו בצורה הכי נבונה שרק אפשר בתקופה כל כך קצרה, תקופה של לחץ. המינוי שלך הוא מינוי. אנחנו מאחלים לך הצלחה ואנחנו נכונים לשרת את הוועדה הזאת מזכירת הכנסת, הייעוץ המשפטי, כל מי שצריך, כדי להתאחד, כדי שהוועדה הזו בראשותך תצליח למלא את הייעוד שלה. אנחנו נעשה זאת בחפץ לב. אני מאחל לך הצלחה, וככל שנידרש, אנחנו נהיה לימינך. בהצלחה בכל אשר תעשה.

תודה רבה, אדוני יושב-ראש הכנסת. אנחנו נתחיל עם הדוברים. ראשון הדוברים, חבר הכנסת איתמר בן גביר. אני מתבייש ביום הזה, ואני מצטער שאני מקלקל כאן את החגיגה, אבל מישהו צריך להגיד לכם, חברי הכנסת - - אז אל תקלקל.

אל תקלקל. די, די, שקט את. תתאפק.

אל תפריעי.

אני מדבר, לא להפריע. תתאפק. זו בושה שאדם שאמר על המחבלים-רוצחים, שרצחו חיילים שלנו, שרצחו ילדים שלנו, שהאסירים בבתי הכלא הם אסירי חופש, אסירים אידיאולוגיים, אסירי מצפון איך יכול להיות? איך יכול להיות שמינו אותך ליושב-ראש ועדת הפנים? רק במדינת ישראל. וזה הסוף? הרי בתוכנית "הבוקר הזה" ב-22 ביולי 2012 שאלו אותך על החמאס, אלה שרוצחים את הילדים, את התינוקות שלנו. אתה סירבת לגנות. אתה סירבת לגנות את החמאס. אתה סירבת להכיר בהם כארגון טרור. ב-2013 היית במשלחת שביקרה באום אל פאחם וביקרת משפחות מחבלים מליל הקלשונים. ליל הקלשונים, שנרצחו חיילי צה"ל. חבריי חברי הכנסת, איך אתם לא מתביישים לבוא לכאן לברך, לפמפם. אתה ביקרת, אתה הזדהית עם טרור. ואתה הורשעת בתמיכה בארגון טרור.

ב-30 במרץ 2018 אתה פרסמת תמיכה - - - חבר הכנסת יוראי, תן לו לסיים.

תרים את הדגל הסורי מעל הבית שלך בכל שנה, אלוהים יברך אותך. תניף את הדגל עד כיבוש הגולן. אתה יושב-ראש ועדת הפנים של מדינת ישראל, זו בדיחה. מה זו הבדיחה הזאת?

איך אתה לא מתבייש? אתה הזדהית עם מחבלים, הזדהית עם טרור.

דיברת על זה שירושלים היא פלסטין, תמכת ברצח תינוקות. מה אתם מצחקקים?

איך אתם לא מתביישים? תודה רבה.

מישהו היה צריך לבוא לכאן ולהגיד לך בושה וחרפה.

יום מבייש.

אז הנה הגעת. זו בושה שאתה נבחר להיות יושב-ראש ועדת הפנים. תודה רבה. חבר הכנסת איתן גינזבורג.

הנה, קיבלת כותרת. בושה וחרפה. יאללה, קיבלת כותרת. ואתם כולכם תתביישו לכם. בסדר, נתבייש. כן, תתביישו לכם, חברי הכנסת שמלקקים לטרור. הדבר היחיד שאנחנו מתביישים בו הוא שאתה יושב לצדנו בבית הנבחרים. זה הדבר היחיד שאנחנו מתביישים בו, שאתה יושב פה לצדנו. זה הדבר היחיד שאנחנו מתביישים בו.

קיבלת הזדמנות, דיברת, עכשיו סיימת. בבקשה, חבר הכנסת איתן. ראשית, אני רוצה לברך אותך. אני יודע כמה לא רצית את התפקיד הזה, בטח לא בנסיבות הללו. זה מקום שראוי לציין גם את סעיד אל חרומי, חברנו שהלך מאתנו בטרם עת ועשה עבודה חשובה בוועדה. אני בטוח שגם אתה בתפקידך תעשה עבודה חשובה למען החברה הערבית, למען החברה הישראלית בכלל. יש כאן חברי ועדה שיסייעו ככל שיוכלו כדי לעשות פה את מה שצריך כדי לשפר את חיי האזרחים בישראל. זו אחת הוועדות החשובות ביותר, שנוגעות בכל תחומי החיים של האזרחים הרשויות המקומיות, תכנון ובנייה, מה לא?

אין לי ספק שאתה, שמגיע מהשטח ניהלת בית ספר, איש חינוך, יודע בדיוק מה צריך כדי שהחיים ישתפרו תדע לעשות זאת בצורה הטובה ביותר. אני חושב שהמינוי שלך, אמרתי את זה גם לסעיד, אני אומר את זה גם כאן הוא מינוי מרגש, מינוי חשוב. זה מסר חשוב לחברה הישראלית, מסר של שותפות, ואני בטוח שהעבודה שתעשה פה תהיה עבודה טובה. אני באופן אישי אעשה הכול כדי לסייע לך בכל תחום שרק תרצה. אם אפשר להגיד מילה אחת לפרוטוקול ולגברתי מנהלת הוועדה. חבר הכנסת בן גביר הצביע נגד המינוי שלך. לחבר הכנסת בן גביר אין זכות הצבעה בוועדה הזאת לאור העובדה שלא העבירו את השמות של חברי האופוזיציה לוועדות. לחברי האופוזיציה, מלבד חברי הרשימה המשותפת, אין זכות הצבעה,

נדמה לי, שההצבעה עברה פה אחד.

תודה רבה, איתן גינזבורג. אני אלחץ את ידו. יש לי עניינים שלי, עוד לא סיימתי. אני באמת מאחל לך הצלחה מכל הלב בשמי ובשם חבריי. והלוואי שהשותפות של רע"מ בממשלה הזו, פעם ראשונה בהיסטוריה של מדינת ישראל תהיה פתח וגשר לשלום של חיים משותפים של אזרחי מדינת ישראל. כי אף אחד לא הולך לשום מקום, אנחנו נצטרך לחיות פה יחד. שיהיה בהצלחה מכל הלב. תודה רבה אדוני. בהצלחה, יש לך צוות נפלא, זה לא סוד. זה לא סוד, והם יודעים את זה. תודה.

כבר אמרתי להם שאת חושבת עליהם ככה. תודה ירדנה. שוב תודה רבה, חבר הכנסת איתן גינזבורג. חבר הכנסת מוסי רז. ראשית, אני רוצה לפתוח ולהזכיר את חברנו, חבר הכנסת לשעבר סעיד אלחרומי שנפטר בפתאומיות, ולהביע צער. סעיד הספיק לנהל בתקופה קצרה את הוועדה בצורה מושלמת. כמו שאמרת, אללה ירחמו. אני רוצה לאחל לך, חברי חבר הכנסת ווליד טאהא, שכני מכפר קאסם, פשוט לנהל את הוועדה כמו שאתה יודע, ואז אתה תצליח, אני בטוח בזה. מדובר בוועדה חשובה מאוד ועדת הפנים ואיכות הסביבה, אני רוצה להדגיש את שני הדברים. זה גם פנים, זו גם איכות הסביבה, שזה נושא מאוד מאוד חשוב, מהחשובים ביותר שיש היום, וגם פנים. מכיוון שאנחנו מדברים על הרשויות המקומיות, שאנחנו יודעים כמה חשיבות יש בנושא הזה, אני סומך עליך כמי שמבין ומכיר את הנושא הזה. אני רוצה להגיד שאני מברך על זה שרע"מ שותפים לקואליציה הזו. הייתי מברך אם גם המשותפת היו, מכיוון שגם חבר הכנסת סעדי יושב לידי.

אנחנו עובדים על זה. אני שמח שרע"מ שותפים לקואליציה הזו. זו קואליציה שמנסה לעבוד למען כל אזרחי המדינה יהודים וערבים עם המחלוקות, ויש מחלוקות, זה בסדר כמור שתהיינה מחלוקות, אין בזה שום בעיה. דווקא ביום כזה חשוב לי להגיד שמאוד הכרחי שאנחנו, האזרחים היהודים במדינת ישראל נבין את המורכבות של להיות פלסטיני ולהיות אזרח ישראלי. אלו שני דברים גם פלסטיני וגם אזרח ישראלי, ויש מורכבות שאני חושב שמן הראוי שאנחנו נדאג להבנה של המורכבות הזו ולא לליבוי הניגודים, ויש גם ניגודים, לצערנו הרב, בוודאי כל עוד נמשך המצב הזה של כיבוש ושל סכסוך, שאני מקווה שייפתר במהרה ואז גם יהיה קל יותר לשלב בין המורכבויות האלה ובין יהודים ערבים.

תודה רבה, חבר הכנסת מוסי רז. חבר הכנסת בני בגין,

תודה, אדוני היושב-ראש,

אזכיר גם אני את הנסיבות המיוחדות שבהן בחרנו בך פה אחד, כפי שנאמר. שמחתי מאוד לעבוד עם סעיד. לא פה אחד, אבל טוב שהיה מישהו שהתנגד. למה לא פה אחד? פה אחד. אני אומר טוב שהוא התנגד, אנחנו לא סופרים אותו. אבל זה פה אחד חוץ ממנו. הייתה לנו שמחה כשבחרנו בו וזעזוע עמוק כשהוא עזב אותנו. הוועדה הזאת

אחרת הוועדות החשובות אפילו בקרוב עומדים להגיע אלינו חוקים מחוק ההסדרים, כולל, כך הבנתי,

גם עניין הרגולציה שיידון פה וצריך להעביר אותו. יש לו חשיבות רבה כמובן. ננסה ללבן את המחלוקות. אני מבין שזה יהיה תפקידך הראשון בדיוני הוועדה, אז יהיה לך מבחן ראשון בעניין זה. נוחתים ישירות על חוק ההסדרים. כמובן, יחד עם כולם, אני מאחל לך הצלחה רבה וגם משוכנע

תודה רבה, חבר הכנסת בני בגין. חברת הכנסת מיכל רוזין, תפאדלי. תודה.

קודם כל, אני רוצה שוב להביע צער ותנחומים על מותו של סעיד אלחרומי, אללה ירחמו. אני חייבת לומר שאנחנו מבלים שעות רבות מאז שאני חזרתי לכנסת הזו, ואני חושבת שאתה עומד להיות אחד מיושבי-הראש הטובים ביותר שהיו פה בכנסת, לא רק לוועדת הפנים, בכלל.

ומי שעוד לא מכיר אותך ככזה, יכיר אותך. חברי הוועדה, חברי הצוות לאה, תומר, האחרים, תדעו לכם שזכיתם ביושב-ראש חכם, פיקח, מבין כנסת-ממשלה, מבין תהליכים, מבין איך עובד הפרלמנט הישראלי. אני חושבת שהתברכנו כולנו ביושב-ראש כזה והמון בהצלחה. אנחנו נמשיך לעשות קנוניות ביחד. תודה, תודה רבה, מיכל. המון תודה. חבר הכנסת רם שפע. כמו כולם, אני מצטרף לשבחים על הניהול של סעיד. היינו פה יחד כמה מאתנו בסיפור של הוותמ"ל. גם אמרתי לו בסוף היום: סעיד, אף פעם לא יצא לנו להכיר כל כך מקרוב, וזה היה מורכב כי בתוך הקואליציה היו כל מיני הסתייגויות, וזה היה מרשים. אני מצטרף מאוד למיכל ווליד, אנחנו מבלים הרבה שעות בחודשים האחרונים, ואין לי ספק שתהיה יושב-ראש ועדה מצוין עם הרבה מאוד סוגיות. אני חושב שיש שיעור משמעותי בטח לחבר הכנסת בן גביר, הוא לא יקשיב לאף אחד, אבל בכלל לציבור, שאזרחי ישראל הערבים הם חלק מהחברה הישראלית, והם יכולים לדון באין ספור סוגיות שנוגעות לכל אחד ואחת מאתנו. וועדת הפנים היא קרקע מצוינת לדבר הזה, בסוגיות קריטיות שלאזרחים חשוב שיקבלו טיפול ומענה. מוסי דיבר על זה, אבל אני מזכיר גם פה, הוועדה הזאת עוסקת גם בנושא הגנת הסביבה נושא ענק, שהציבור יותר ויותר מבין עד כמה אנחנו באירוע ענק, בעיקר סביב סוגית משבר האקלים, אבל בהמון סוגיות. אני רוצה להזכיר לך שהייתה פה עד לפני שנה מיקי חיימוביץ', שניהלה את הוועדה באופן כללי מצוין, אבל הנושאים האלה בוערים בה מאוד. אני בטוח ויודע, כי דיברתי איתה שבכל נושא וסוגיה שתרצה להתייעץ, היא תהיה שותפה, אז תשתמש בזה. בהצלחה מכל הלב,

למנסור ולמפלגה, אני חושב שזה ציון דרך משמעותי.

תודה רבה, חבר הכנסת רם שפע. סימון יצא? חבר הכנסת יוראי להב, תפאדל. אדוני יושב-הראש, קודם כל אני רוצה להצטרף לתנחומים על מותו בטרם עת של סעיד אלחרומי, שהיה שותף לדרך.

אדוני, אני מכיר מוועדת חינוך, ישבנו שם שעות על גבי שעות יחד עם רם שפע, ושם גיליתי נבחר ציבור רגיש, אכפתי, מחויב לציבור. אני מאוד מצפה לעבודה המשותפת שלנו יחד בוועדת הפנים והגנת הסביבה. חבר הכנסת גינזבורג וגם חבר הכנסת שפע התייחסו להיבט המרגש שעומד בראש הוועדה חבר כנסת ערבי. אני מתרגש כי אני חושב שהצעד שעשיתם, חברי מפלגת רע"מ, הוא צעד שעוד יילמד בבתי הספר לממשל גם בישראל וגם בחו"ל. אני חושב שזה צעד שמלמד גם על שותפות וגם על נכונות לקחת חלק בתהליך קבלת ההחלטות במדינת ישראל, והגיע הזמן שבמדינת ישראל ישבו סביב שולחן מקבלי ההחלטות נציגים של החברה הערבית בישראל, ובמספר שולחנות לא מבוטל גם יישבו בראש השולחן. ערבים יכולים לדון גם בנושאים שנוגעים לא לערבים וגם יהודים יכולים לעשות בדיוק את אותו דבר, אין הבדל בין הדברים. לכן אני מאוד שמח על הבחירה שלך. אני מאוד מאוד מצפה לעבודה איתך, במיוחד סביב הנושאים שקשורים להגנת הסביבה ומשבר האקלים והגנה על עתיד הדורות הבאים כאן במדינת ישראל. אז אני מברך אותך, מודה לך ומצפה מאוד לעבודה המשותפת. בשמחה. תודה רבה, חבר הכנסת יוראי. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, תפאדלי. (אומרת דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם החופשי: אללה ייתן

קודם כל, אני רוצה להביע תנחומים על אחינו סעיד. הנסיבות קשות אבל כמו שאתה אמרת, אנחנו בני ובנות החיים). החיים חייבים להמשיך. איך שאמרתי בזמנו גם לאחי סעיד א', אני מאחלת לך אריכות ימים. אני בטוחה מאוד שאתה תמלא את התפקיד הזה בצורה הכי נאותה, נכונה וצודקת ותשים בראשך את כל הסוגיות הבוערות בתוך החברה הישראלית בכלל, אבל גם בחברה הערבית, בפרט על האחים שלנו בנגב, בדרום. כולנו היינו שם, ראינו במו עינינו את המצב המחייב. אין ספק שהרבה מהסוגיות צריכות לבוא לשולחן הזה לקבל בהן החלטות. בטוחה אני שאנשים נאורים שמאמינים בזכויות אדם יכולים ורוצים לקדם את השותפות הזאת ולתת כתף חזקה לכל הסוגיות הבוערות ושנצליח כולנו לצעוד ביחד למען עתיד יותר טוב לכולנו. תודה רבה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. תודה רבה, אימאן. בועז גם יצא. חבר הכנסת מנסור עבאס, יו"ר מפלגת רע"מ. היו"ר שלי, תפאדל. ברכות לחברי וידידי ואחי ווליד, האיש הראוי במקום הנכון. את אחינו סעיד אנחנו איבדנו, אבל אנחנו ממשיכים את הדרך שלו, במיוחד כולנו נירתם לסוגיות של הנגב. אנחנו ממשיכים כמעט מדי שבוע שם, להיות עם האנשים, לבקר את היישובים המוכרים והלא מוכרים, ולדעת בדיוק לא רק לדעת, אלא לחוש את התחושות שסעיד הרגיש.

אין לי ספק היום שהמצב הבריאותי של סעיד הושפע רבות מההתמודדות היומיומית שהוא חווה באזור הזה, והקשיים שהתושבים בנגב חווים בכל יום. אני בטוח שווליד ימשיך את הדרך של סעיד גם בוועדת הפנים,

בנושאים אחרים, ואנחנו כרע"מ גם נמשיך את הדרך הזאת. אני חייב מילה בהיבט הרחב ביותר. רע"מ שגם זכתה לברכות מצד חברי הכנסת, הובילה, ותמשיך להוביל, תהליך של השתלבות ושל רצון כן ליצור מודל של שותפות בין אזרחים יהודים וערבים גם ברמת הכנסת והממשלה והמוסדות וגם ברמת החברה, ולתת תקווה לכולם שאפשר לחיות ביחד, כמה שפחות שנאה, כמה שיותר אהבה והבנה וסובלנות. זה הדגל שלנו. אומנם האזרחים הערבים במיוחד מחכים לתוצאות, להישגים, לפתרון של בעיות, ולא הכול תקציבים אלא רצון של השרים, של האחראיים בכל מקום ומקום לקבל החלטות ולקדם דברים לטובת כולם. ווליד במעמד הזה היום הוא לא על תקן יו"ר ועדה מיוחדת לחברה הערבית כמו שהייתי, שבדרך כלל משקיעה את כל המאמץ שלה בנושא של החברה הערבית. גם אנחנו כחברי כנסת באופן כללי מתרכזים כל אחד בנושאים של הקהל שלו. אני בטוח שווליד יקדם את כל הנושאים החשובים לחברה כולה וישרת את כולם בצורה, כמו שאמר, כמה שיותר אחראית וממלכתית. אין ספק שאנחנו ברע"מ רוצים להוכיח לכולם שהמהלך הזה הוא מהלך ראוי, ולא חשוב אם אתה נמצא בימין או בשמאל, שכולם יתחילו להסתכל על המהלך הזה כמהלך ראוי, לגיטימי ולתת את התמיכה הראויה.

אבו מחמד. שאללה יתעלה יהיה לצדך. קח אותנו קדימה, אנחנו בוטחים בך ובחוכמתך וביכולת שלך להוביל, ובטוחים שאתה תיקח את הוועדה הזאת למקום טוב יותר ותהיה מועיל לכל חברי הכנסת, ושנתפאר ונתגאה בך. אללה ייתן לך בריאות).

תודה רבה.

חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אללה ייתן לך בריאות. אדוני היושב-ראש, נציג האופוזיציה שתומך ותמך והצביע בעד בחירתו של חברי ווליד לתפקיד הזה, בנסיבות טרגיות ביותר. כולנו עדיין לא מעכלים את הליכתו של חברנו היקר סעיד, שבזמן קצר הוכיח שהוא יושב-ראש בזכות ולא בחסד, וקיבל הערכה מכל החברים שהיו בוועדת הפנים בזמן קצר. עבדנו ביחד כשהיינו במשותפת וגם אחרי שהתפצלנו. אומנם היום אנחנו חלוקים ויש מחלוקות פוליטיות, חברי מוסי רז, אני אומר לך שאנחנו באופוזיציה, אבל כאשר הממשלה הזאת מביאה דברים, הצעות, חוקים, שהם לטובת הציבור בכלל, ובמיוחד לטובת הציבור הערבי שאנחנו מייצגים, אז אנחנו תומכים. אנחנו לא אופוזיציה כמו הבלוק ההוא שמתנגדים לכל דבר, לא. כאשר יש דברים טובים, אנחנו מציינים את זה ולכן אנחנו הצבענו ותמכנו בכמה דברים. אבל כאשר הממשלה מביאה דברים לא טובים אז אנחנו מתנגדים. אנחנו מאחלים לך, חברי ווליד אתה ראוי להיות בתפקיד הזה, ואנחנו נגד כל ההסתה שהייתה, היא הסתה פרועה, שנאה, הסתה גזענית, ואין שום בעיה שחבר כנסת ערבי יכהן בכל ועדה וגם כיושב-ראש ועדה. אנחנו נעזור לך ונקדם חוקים שהם לטובת הציבור הערבי, לטובת החברה הערבית, אתה תמצא בנו שותף ונסייע לך לקדם את הדברים האלה. אנחנו מקבלים עכשיו עוד עדות מצמררת למצב שהחברה הערבית חיה בו, כנראה עוד הרוג, עוד פיצוץ של מכונית, כנראה הרוג מהיישוב שלך, מכפר קאסם. זה מעיד על סדר העדיפויות שאנחנו צריכים ואני בטוח שאתה בתור יו"ר ועדה תוביל את הדברים. שמעתי שאתה מנהל ממלכתי לא, לפעמים יש הרבה אפליה נגד הציבור שלנו וצריך העדפה מתקנת וצריך לקדם חוקים שהם לטובת הציבור שלנו, לא צריך להתבייש בזה. נכון שבתור יו"ר ועדה צריך להיות ממלכתי ולדון בכל הדברים האלה, אבל חברים, אתם צריכים לסייע לנו לקדם הרבה דברים שהם לטובת הציבור הערבי. מברוכ ובהצלחה. תודה רבה. תודה רבה, אבו אחמד, חבר הכנסת אוסאמה סעדי.

אתה מעוניין לדבר, חבר הכנסת שמחה רוטמן?

כן. אני שמעתי את הדברים, גם את הדברים שאמר ראש המפלגה שלך, מנסור עבאס, גם את הדברים האחרים שנאמרו. אני חושב גדול השלום. אין כלי מחזיק ברכה יותר מהשלום. אבל שלום חייב להיות מבוסס על אמת. הוא חייב להיות מבוסס על קריאת מציאות. אי אפשר לעשות שלום בשקר. אם אתה עושה שלום בשקר, הוא מתפוצץ. לפעמים הוא מתפוצץ בהשאלה ולפעמים מתפוצץ כפשוטו. אני חושב - - - אתה יודע, אמר הוגה דעות פעם שאפשר והאמת נמצאת במקום שאתה לא מאפשר את השמעתה.

האמת היא לא האמת שלך, האמת יש הרבה אמיתות.

לא, לא, אני מדבר על האמת שלך. דווקא רציתי לדבר על האמת שלך, ווליד. כאשר מפלגה וחברים בה, האמת היא, מזל שהפרידו את הוועדה לביטחון פנים, אחרת היית צריך לדון בשאלה איך מחזירים את האנשים שאתה מכנה גיבורים לתוך הכלא. כאשר חברים במפלגה שלכם, ואתה ספציפית, אומר שהתנועה הציונית היא פרויקט גזעני אכזרי שהתחיל לפני יותר מ-100 שנה זו לא אמירה כל כך ישנה שלך. רצח, גירוש, הרס, אפליה, גזענות והתעללות ברברית בזכויות בעלי האדמה הייתה ההתנהגות הבולטת ביותר של פרויקט השנאה הזה. פרויקט השנאה הזה, אני רוצה להזכיר, הציונות, שהכנסת היא מקום משכן הריבונות של מה שחבריך נוהגים לכנות הישות הציונית, מדינת ישראל. גם חבריך למפלגה וגם חברתך למפלגה, שיושבת פה, כינו את הציונות גזענות. אני חושב שיש הרבה מקום לשלום בין העם היהודי לעם הערבי בארץ ישראל, אבל זה חייב להיות מבוסס על אמת, וזה חייב להיות מבוסס על התנערות מכל מה שנקרא בשם טרור. מאוד היה חסר לי לשמוע את ההתייחסות שלכם לבריחה של המחבלים מהכלא. לצערנו, ראינו חברים בקבוצה של אזרחי ישראל הערבים שעושים הפגנות תמיכה והזדהות באותם טרוריסטים, וכנגדם אנחנו ראינו אנשים שסייעו להחזרתם לכלא. השאלה היא עד מתי אתם פוסחים על שני הסעיפים? לצערי, אתם לא פוסחים על שני הסעיפים. האמירות שלכם ברע"מ לא פוסחות על שתי הסעיפים. אתם שמתם את עצמכם בצד אחד של המאבק הזה. כאשר אתה מבקר בבתים של מחבלים לנחם את המשפחות שלהם או לחזק אותם, אתה שם את עצמך בצד מסוים של המאבק הזה. אני מאוד הייתי שמח שיהיו הרבה מאוד ראשי ועדות וחברים ערבים בכנסת ישראל, אין בזה שום בעיה עם זה, גם שרים בממשלה. אין בזה שום בעיה. זה לא יכול לבוא ממי שלא רוצה בקיומה של מדינת ישראל. זה לא יכול לבוא ממי שתומך בטרור. זה לא יכול לבוא ממי שמכנה את הציונות פרויקט גזעני, זה פשוט לא יכול לבוא משם. אתה קובע מה זה טרור מה זה לא טרור? תפסיקו כבר, שמחה. תפסיקו עם המנגינה הזאת, תומכי טרור, תומכי טרור. מה זה? אני ציטטתי דברים שאמר יושב-ראש הוועדה, חבר הכנסת ווליד טאהא בעצמו, לא ציטטתי דברים שאני אמרתי.

משפט אחרון. כמו שאמרת, יש אמת שצריך להשמיע, נכון? כשם שאתה אמרת. יש כאלו שלא רוצים להשמיע את האמת. אמרתי: אפשר והאמת נמצאת במקום שאתה לא מאפשר את השמעתה. אז כרגע מי שמנסה טיפה למנוע ממני להשמיע זה אתה, אבל בסדר. ולכן אני אומר אני מאוד מאוד מקווה שיהיה שלום ושותפות מלאה בין ערבים וישראלים בארץ ישראל. אתם צריכים לבחור, וכרגע אתם בחרתם בצד הלא נכון. זו הבעיה, שאתה אומר ארץ ישראל, ואנחנו אומרים זו לא ארץ ישראל. תודה רבה, שמחה רוטמן. יש ישראל ויש פלסטין, תתחיל להתרגל לזה. אמרת - - - וזו הבעיה.

אני רוצה לברך את חבר הכנסת רוטמן שהחליט לעלות לארץ עזב את ההתנחלות הלא חוקית שהוא גר בה והחליט לבוא לגור בלוד שנמצאת במדינת ישראל. אנחנו לא מברכים על זה. אנחנו לא מברכים על זה כי הוא יבוא ויעשה הסתה בלוד. מוסי, התנועה האחות של רע"מ טענה ש - - - טוב, חברי הכנסת, כל חברי הכנסת, תודה רבה לכם. תודה על התמיכה, על ההשתתפות. תודה גם ללאה, מנהלת הוועדה, לתומר, היועץ המשפטי ולשאר הצוות הנפלא של הוועדה. כבר נאמר עליכם שאתם הצוות הכי מוביל. אני גאה בזה, תודה רבה לכולכם. ווליד, בזה אין מחלוקת, כולנו תומכים, אחלה צוות. תודה רבה. הישיבה נעולה.